בוקר טוב לכולם אני פותח את ישיבת הוועדה, על סדר היום הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות הרשויות המקומיות התשפ"ג 2023 מ/1615, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בעצם הופץ נוסח של הוועדה, והיועץ המשפטי תכף יגיד כמה תיקוני נוסח שנעשו, רק הבהרות לתיקוני נוסח, יש נושא אחד שמופיע בנוסח הוועדה, אבל אחרי בדיקה שבדקנו מול אנשי משרד הפנים המפקח על הבחירות היא בעייתית, אנחנו דיברנו על זה בוועדה והייתה תמימות דעים על זה, של לנסות לשנות את התאריך לא לבחירות הללו אוקיי אבל לבחירות הבאות, כדי להזיז את זה קצת מתקופת החגים שבהם הגשת הרשימות או בין ראש השנה לכיפור, או בקיצור כל פעם יש לנו סיפור אחר יש לנו הרבה חגים ברוך ה', וניסינו זאת אומרת היה נוסח שחשבנו שזה בסדר, אבל בבדיקות וסימולציות שנעשו על ידי משרד הפנים, התברר שזה מקצר את זמן הבדיקה שלהם לאחר ההגשה, שבעצם חלק ממטרת החוק היה גם לתת את הזמן לדבר הזה כדי שלא יהיה טעויות ובעיות, אז לכן אנחנו נוריד את הסעיף הזה את הסעיף הזה תכף הוא יגיד מסדר היום. אני רק אומר כן, אני מזכיר לכם שאתמול מליאת הכנסת אישרה את פיצול החוק לגבי הנושא של דיגיטציה, שהוא דבר חשוב מאוד שאנחנו רוצים לקדם על פי בקשת משרד הפנים, של דיגיטציה בכל הקטע הזה היום עם כל הניירת והספרים והסיפורים, ואנחנו נקדם את זה אבל לא נוכל לעשות את זה עכשיו, גם כי הם עסוקים וגם אנחנו לא מספיק נוכל לבחון את זה, ולכן פיצלנו את החוק גם לגבי דיגיטציה גם לגבי נושא נוסף בפיצול, מה היה תזכיר לי רגע? בעניין ערעורי בחירות, תהליכים שקשורים לערעורים. כן תהליכים שקשורים לערעורי בחירות, וגם תאריכים וזמנים כדי לראות שבאמת זה מתכתב עם המציאות. ודבר שני שאני הודעתי גם על דעת חברי הוועדה אבל זו הייתה הודעה שלי, וגם סיכום עם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, לגבי הנושא הזה של בחינת האסדרה לסיפור הזה שנקרא עוזר ראש עיר, שלא יכול אפילו להקליט בזה ומהנהנת בראשה ראש עיריית אור יהודה, מותר לי להגיד לפני בחירות המוצלחת או שזה לא זה בעיה? אתה עדיין לא בתקופת בחירות אז בסדר, וזה גם נכון אז בכלל. אני יכול להגיד כי אם לא אז אני הפרוטוקול שיטפל בזה, אוקיי יוליה הכל בסדר לא תיאמתי איתך את זה קודם אני יודע. והגענו לסיכום שאנחנו נבחן את הסוגייה הזאת וננסה לגבש הצעה והגדרה ואסדרה, שזה עולה גם מדוח מבקר המדינה וגם מפסק דין של כבוד השופט עמית, שפסק על פי זה משהו שהוא באמת בעייתי, אבל לא נחזור עכשיו על כל העניין ואנחנו בפיצול נדון גם בזה, ואני אומר שיכול להיות שגם בפיצול עד אז תעשה עבודת מטה, ריאן על ידי ריאן והצוות שלו, ונעשה כן לבחון זמן אחר של הבחירות כדי לדלג על החגים, מבלי להגיע לחורף יותר מדי ומבלי להיכנס לבעיה של באמצע תקציב או מה, אבל אם תהיה הצעה טובה אנחנו גם נדון בה אולי בפיצול, אוקיי עד כאן ההודעות הטכניות. ואני אומר עוד פעם זה מחוץ לה זה, היה דיון פה בנושא הזה, לא רצינו להכריע בו עכשיו לגבי הסיפור של המזכירים, האם אחד שהוא חבר במפלגה לא חבר פעיל חבר, העלו את זה מפלגת העבודה, העלו את זה מפלגות אחרות, היו חברי כנסת גם שבאו וטענו על העניין, אני לא רוצה לעשות חקיקה מהירה בעניין הזה, יש בזה דברים שצריך לבחון את זה גם מול משרד המשפטים, אז לכן גם זה יהיה בתוך סל לא סל המיחזור אלא סל הפיצול, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם לאחר הבחירות ולאחר שריאן יוכל לצאת לחופש שלושה, ארבעה ימים אחרי שהבחירות יעברו בשלום, לא לא חודשים לא יאשרו לך חודשים, ואז אנחנו נדון בעניין הזה. עוד מילה אחת ברשותכם לפני שנגיע להבהרות ומיד להצבעות, אני חושב שנעשה פה תהליך מצוין, ישיבות טובות, ממוקדות, גם לפני הוועדות גם במהלך הוועדות, תיקנו הרבה מאוד דברים, שמענו מכל הכיוונים ומכל המפלגות ומכל חברי הכנסת הרבה מאוד דברים, אני חושב שטייבנו את החוק בצורה המיטבית, כשאחד המטרות היה גם שתהיה שפה אחת ככל הניתן, אני אומר ככל הניתן בין הבחירות לכנסת לבחירות לרשויות המקומיות, זאת אומרת מה שחל שם יכול לחול כאן, לקחנו את הדברים הטובים מכאן ואת הדברים הטובים משם, וזה החקיקה שאנחנו מעמידים כאן להצבעה עכשיו, אדוני היועץ המשפטי עוד מספר הבהרות ונלך לעבודה. מספר דברים קטנים לפני שאנחנו נעבור להסתייגויות, אז כמו שאמר היושב ראש, מכיוון שאנחנו מורידים את כל הנושא של מועד בחירות אחר, אנחנו בעצם פסקה 1א' של סעיף אחד כמו שאתם רואים בנוסח שמסומנת בכחול יורדת,, ובנוסף בגלל שזה יורד אז גם סעיף התחילה של החוק בעמוד האחרון, בעצם מתייחס רק לסעיף הזה, אין צורך גם בסעיף תחילה ולכן גם הסעיף התחילה יורד, מה שמופיע לכם כסעיף 8 להצעת החוק בעמוד 21. רק הבהרה לגבי סעיף בעמוד 2 לגבי סעיף פסקה 3(ח) הכוונה הייתה וזה מה שהוסכם בדיון, שמניין החוקי של חצי מחברי הוועדה שהעלינו משליש הוא יחול רק במקרה של - - רגע אני לא שמעתי, זה חשוב עוד פעם גלעד. אנחנו אמרנו מכיוון שמניין חוקי במקרה שמזמינים את הוועדה רק פחות משלוש שעות לפני מועד הדיון שאליו מזמינים, קבענו שזה יהיה מחצית מחברי הוועדה. איזה דיון? הדיון של ועדת הבחירות המקומית, ורק רצינו להבהיר שהכוונה היא, הדרישה הזאת של פורום של חצי, הוא חל רק אם באמת הזימון בפועל היה פחות משלוש שעות, ואם הוא יותר משלוש שעות אז חל ההסדר הרגיל של שליש מחברי הוועדה, אם זה לא ברור בנוסח אז נדייק את זה בהצבעות. אוקי, סיימנו עם ההברות?

רגע וגם יורד הסעיף? אמרתי יורד סעיף התחילה.

אנחנו לא רוצים לעשות דיון כי אנחנו כבר אחרי הדיון, אבל נמצא פה ראש המועצה המקומית כוכב יאיר, אתה משהו שהוא חשוב לעכשיו אז דקה. תודה יובל ארד, ראש המועצה כוכב יאיר צור יגאל ונמצאת גם ליאת שוחט ראש העיר ראשת העיר של אור יהודה, שמובילה צוות במש"מ בנושא של חוק התעמולה, עכשיו אני מבין שחוק התעמולה בסוף - - לא זה לא זה לא, אם זה השאלה אז אני אתן לך כבר את התשובה, חוק התעמולה לא חונה אצלנו הוא חונה בוועדת חוקה, הוא חוק אחר מהחוק שאנחנו דנים בו עכשיו, אני מכיר את הנושא הזה, אני גם בשיחות על זה - - וברשותך אני אגיד הוא ברשותך אני אגיד מילה בקצרה, בחודשים האחרונים שלא לומר בשנה האחרונה, ראשי הרשויות בכל הארץ מתמודדים עם שורה של עתירות כנגד הפעילות בנכסים הדיגיטליים של הרשויות המקומיות, אני עצמי נאלצתי, המועצה נאלצה להשיב לשלוש עתירות כאלה שנדחו כמעט במלואן, מעבר לבזבוז זמן ולמשאבים שזה משיט על הרשויות המקומיות, בסופו של דבר נוצר בלגן בפסיקה בהקשר לשימוש בנכסים הדיגיטליים של הרשות, איך משתמשים בהם? מי משתמש בהם? נגעת בעניין של העוזר האישי. העוזר האישי נמצא פה בחוק הזה לכן הוא נמצא פה. אבל זה בצד של מי משתמש, ובצד של התוכן אמר השופט עמית שהיה עד לאחרונה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אמר בערעור על החלטה בעניין טירת הכרמל וקריית אתא, שראש הרשות שנבחר בבחירות אישיות, ואני לא מצטט במדויק אני מדבר מתוך הזיכרון, הוא אמר שראש הרשות הוא המייצג של הרשות ולא ניתן לא ניתן להעלים אותו. לטוב ולמוטב, רק אצלנו אוהבים רק את המוטב ולא את הטוב. ולא ניתן להעלים אותו ולא לגזור את תמונתו ולא להעלים את שמו ותוארו, מהתקשורת שיוצאת מהרשות לגבי אירועים שונים שמתקיימים. באים שופטים בערכאות האזוריות, ראשי ועדות בחירות אזוריות שהם שופטים מחוזיים, ואנחנו רואים בשורה של פסיקות חורגים מהפסיקה הזאת של השופט עמית, ולכן נדרש לעשות סדר בחקיקה מה מותר ומה לא. אני הראיתי קודם פה לחלק מחברי הכנסת רק בשבוע האחרון, אני נדרשתי לגזור את תמונתי מתוך קבלת פרס החינוך של משרד החינוך בטקס על הבמה, עם כל מחלקת החינוך של המועצה, ואני עומד עם תעודה ביד ונדרש לגזור את תמונתי החוצה, להשאיר את מנהלת מחלקת החינוך ואת מזכירתה, ואי אפשר לפרסם את התמונה כי כך קבעה השופטת. הדבר הזה הוא לא סביר, ראש רשות נבחר בבחירות ישירות, הוא לא אויב העם, אי אפשר להעלים אותו, אי אפשר לאסור לכתוב הוא שראש המועצה בלי שהם, ראש המועצה או ראש הרשות קיבל את הפרס, לא סביר שהחלטה שיפוטית מונעת את הדברים האלה, לכן נדרש פה שינוי - - אדוני ראש העיר דקה, מאחר ובמקרים כאלה שאני שומע דברים שאני מסכים איתם אני אוהב לשמוע יותר אפילו, אבל אנחנו קצת בלחץ של זמן. אז אני מבין שמונחת הצעת חוק פרטית שתקודם בעניין הזה, ואני מקווה שתגיע לאדוני לוועדה אבל נדרש לעשות סדר ואתם המחוקקים צריכים לעשות סדר בדבר הזה. תן לי דקה, קודם כל תודה רבה, דבר שני אני מסכים לעניין הזה באופן מלא הבעתי את דעתי בלא מעט פורומים בעניין, אני חושב שגם חלק גדול מחבריי יחשבו ככה, שוב כמו שאמרתי הנושא הזה חונה בוועדה אחרת, עכשיו אם תהיה הצעת חוק ותקודם, אני הייתי בשיח עם יושב ראש ועדת החוקה, יכול להיות שאני אציע זה החלטה שלו, אולי לעשות ועדה משותפת של שתי הוועדות כי ההיבטים פה הם חופפים לכל הכיוונים, אני חושב שצריך לטפל בחוק תעמולת הבחירות. הוא מותאם לדבר אחד הוא לא מותאם לרשויות מקומיות באופי שלה הדבר הזה, ואני מכיר את עבודת הרשות מקומית, ומה שלא תעשה תמיד אפשר יהיה מישהו לזנב בך, במיוחד היום בעידן הצילומים והדברים והכל שהכל פתוח והכל - - מתי נטפל בחוק מימון בחירות. בוקר טוב, התעוררת מאוחר. אבל כאן לא מדובר במימון, מדובר בתמונה שאתה מצלם באיפון ומעלה לפרסום.

מאשר את מה שאמרת ומכבד את השתתפותכם, נציגת משרד הכלכלה ביקשת יש משהו? על כל פנים תודה על האפשרות לדבר. בבקשה, אני אשמח לקדם את העניין כמו שאמרתי, כן. תודה היושב ראש אני רוצה להתייחס לתיקון שעולה.

לא קצת נראה לך מאוחר? אבל בוא תקשיבו רגע, משרד הכלכלה. אני רוצה להתייחס לתשלום ביום השבתון לעובדים הזרים, קודם כל אנחנו תומכים בתיקון הזה, שזה לקחת את ההסדר שקיים והבחירות לכנסת. נכון, מה שנקרא חוק פורר. להעתיק אותו גם לרשויות מקומיות שהעסקים בעצם לא יצטרכו לשלם לעובדים שאין להם זכות הצבעה, רק שבבחירות לכנסת צוינו ענפים מסוימים שבהם עובדים זרים נמצאים, וזה לא כלל אז, זה התייחס כשחוקקו את זה, זה התייחס באמת לכל הענפים שהיו בהם עובדים זרים, אבל היום המצב הוא שונה היום יש עובדים זרים בעוד ענפים, יש עובדים מסתננים ויש הרבה עובדים שבעצם אין להם שום זכאות לבחור ביום הבחירות ברשויות המקומיות, ועדיין המעסיק צריך לשלם להם 200% יום שבתון והיינו רוצים להרחיב את זה כדי להגשים את התכלית של החקיקה הזאת במלואה.

הנושא של על מי זה יחול עלה בדיון, והוועדה החליטה להיצמד אחד לאחד למה שקבוע היום בכנסת, זו ההחלטה. ואת אומרת שהיום בכנסת זה רחב יותר. אפשר לחשוב גם על הדברים שעלו בדיון כמו על עובדים ישראלים שאין בחירות ברשות שלהן, אבל הוועדה החליטה להיצמד למה שכתוב בכנסת.

דקה חברים אני רוצה לומר מילה, זה לא היה בהצעת החוק הממשלתית בכלל אוקיי? אז קודם כל פאול ראשון, מי שהעלה את זה עבדכם הנאמן בהסתמך על זיכרונו שעדיין עובד כמו שצריך, שמה שפורר עשה בזמנו בכנסת זו החלטה מצוינת חכמה ונכונה, עשינו פחות או יותר גזור הדבק, ביקשתי מהצוות המקצועי לבדוק איך זה מופיע היום הכנסת הלכנו לפי זה, תיקונים נוספים זה כבר יהיה לא עכשיו.

תודה רבה לכולם, אם כך אנחנו נעבור להסתייגויות ונימוקים להסתייגויות, קודם כל יש את ההסתייגויות של מפלגת העבודה, ביקשו לא לנמק ושזה יגיע רק למליאה ושנצביע עליהם. אולי נתחיל עם אלה שכאן? כמקשה אחת,

אני רק אגיד פעם אחת לפני כל ההסתייגויות, כשאנחנו מצביעים במקשה אחת, אז אם ההצבעה היא בעד, אנחנו צריכים להצביע אחר כך הסתייגות כדי לדעת איזה הסתייגות לקבל או לא לקבל, אם ההצבעה היא נגד, אז כל ההסתייגויות לא התקבלו. נופלות, זה נקרא מקשה אחת. אוקי עם כך אני מעלה את ההסתייגויות של קבוצת או מפלגת קבוצת העבודה כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? שישה, מי נגד? שמונה. הצבעה ההסתייגויות נדחו אם כך ההסתייגויות לא התקבלו. ואנחנו נעבור עכשיו להסתייגויות של? אלקין מה אתה רוצה בתור? לא אכפת לי להתחיל אתה רוצה?

הממלכתי, ניצלתי הרדמות קטנה של ידידי חבר הכנסת שירי. הוא לא בהירדמות, הוא סוגר את כל הפרטים על התחלת הקמפיין של אורנה למחר, אז אל תפריע לו. הקמפיין כבר סגור. טוב בבקשה. אם הוא לא מתנגד, נאור אין לך בעיה? בבקשה חבר הכנסת אלקין, מי מנמק את ההסתייגויות מטעמכם?

אני זה יהיה קצר כי באמת רוב ההסתייגויות הן כן טכניות, אני רק אתייחס לשני דברים, אחד בהסתייגויות שהיו לנו, הסתייגות מספר 41 שעוסקת בהעסקה של עובדים ומחריגה אותם מכל מיני דיני עבודה, אנחנו מציעים להוסיף את כלל העובדים ביום הבחירות, ולא רק עובדים מטעם המדינה, כן המשקיפים בקלפי, מזכירי קלפי וכו'. אתה מתכוון לעובדים של המפלגות? כן, כן. אז זה מופיע בהוראת שעה, יש הוראת שעה לבחירות הקרובות זה בסעיף האחרון של הצעת החוק, זה יחול גם על עובדים - - אבל למה בהוראת שעה ולא בחוק ראשי? זה היה שיקולים תוך כדי אני כבר לא זוכר, אבל זה היה שיקול. גם בכנסת עד היום זה תמיד נקבע כהוראת שעה. אה הנה, גם בכנסת זה נקבע כהוראת שעה, הלכנו כרגע כהוראת שעה, פחדתי מהסתייגויות שלכם אולי לא תסכימו. דווקא הפוך. לא, אבל הסתייגותך התקבלה עוד לפני.

לא התקבלה, כי יש עדיין פער בין עובדי מדינה לעובדי מפלגות, כי עובדי מפלגות מה המשמעות של הוראת שעה? שבפעם הבאה יצטרכו עוד פעם לטפל בזה, לעומת זאת חוק ראשי מסדיר את זה אחת ולתמיד. כל הסיפור של הוראת שעה רק, זה ההבדל עכשיו אוקי. אבל לא אבל ההבדל הוא משמעותי, זה אומר שכל החוק יישאר. אנחנו נשקול את זה עד ההצבעה, הלאה. תחולה גורפת היא מעוררת שאלות בדיני עבודה, ולכן כמו שבכנסת זה נעשה בהוראת שעה. אבל למה עובדי מדינה זה לא מעורר? כי פה התחולה היא פשוט מעובדי מדינה זה סוג אחר של העסקה, זאת אומרת זה בעצם באמצעות המדינה באמצעות קלפי, התשלום הרבה יותר, כאן זה כל מיני רשימות שאתה לא יודע מי האבא והאמא. זה הוראת שעה לחמש שנים מן הסתם, היא תתבטל לפני הבחירות הבאות.

זה הוראת שעה שתחול בבחירות הבאות הקרובות סליחה. והיא תתבטל מתי? מיד אחרי הבחירות הקרובות. אז זה אומר שבבחירות הבאות היא לא תהיה בתוקף, הרי מה קורה כאן? עכשיו יש פה חוק לכן כולנו מתעסקים בזה, בבחירות הבאות החוק הזה כבר יהיה בתוקף הנושא הזה יתבטל, ואז לך תעביר אותו. ההסתייגות הובנה. הוא אומר שהוא לא יהיה פה, הוא לא יהיה פה בעוד חמש שנים. קודם כל אני רוצה שהוא יהיה פה במקום שהוא נמצא עכשיו. צודק חבר כנסת ארז מלול, ברוב הסבירויות שאני אז אהיה בממשלה ולא אדע לטפל בזה, ומישהו אחר יישב פה כיושב ראש ועדה, אולי לא מנוסה כמו חבר כנסת אשר והנושא הזה יישאר פתוח כי לא יהיה תהליך חקיקה, אבל אני הצעתי את מה שהצעתי ההסתייגות קיימת, אתם תחליטו מה אתם עושים עם זה. הנושא השני שרציתי להתייחס אליו, זה הסתייגות למעשה שמי שתנמק אותה בהרחבה אדוני היושב ראש, אני גם ככה מצמצם. כן כן אתה צודק מיליון אחוז. לפחות תן לי תשומת לב שלך, אותם שתיים שלוש דקות שאני צריך לא מעבר לזה.

ההסתייגות השנייה היא הסתייגות במקור של ישראל ביתנו שהצטרפנו אליה, כי סיעת המחנה הממלכתי והיא קשורה לבתי גיל הזהב ומקבצי דיור ובתי אבות באופן כללי. בתי אבות באופן כללי יש להם פתרון. אתה הלכת פה בחקיקה הזאת לפי עיקרון מארגן, מה שתופס בבחירות לכנסת אני מעתיק לבחירות מוניציפאליות, למשל שאלתי אותך על היכולת להצביע עם תעודת זהות שלא בתוקף למה? אמרת לי ככה זה בבחירות ארציות, למרות שזה לכאורה מוזר שתעודת זהות לא בתוקף שמצביעים איתה. הנושא הזה הוא מוסדר בבחירות ארציות, למה דווקא בנושא - - בהוראת שעה נדמה לי.

הוא מוסדר גם בבחירות לרשויות המקומיות בצורה, ההבדל בין הבחירות. אני לא שומע את היועץ המשפטי. יש אסדרה גם בבחירות לרשויות המקומיות - - לא לא לא, הם סוגרים פה יכולת גם לחברי אופוזיציה להשתתף בשיט, אל תפריע להם אבל שאני אשמע. אגב, אני מעדכן אותך אדוני היושב ראש, עכשיו במקביל אלינו בוועדת הכלכלה מתקיים דיון על הצעות תקנות הספנות,

משיטי כלי שיט קטנים, אמיתי, וואטורי נמצא פה, תראה עד כמה חשוב לו הדיון הזה, אתה מבין כמה הוא מקנא,

זה רישיון משיט, הוא אדמירל כבר. אנחנו נאלצים לדחות את השיט בגלל שנגמרו החדרים, בגלל ההפצה של התקשורת ושל נאור שירי כמה קנאה יש להם. יש שיט נוסף אל דאגה לכל התומכים.

ההכנסות של מנו ספנות, עשו להם כזה פרסום - - אתה מבין, אני המקסימום שאני יכול להזמין זה בואינג 737. בדיוק. מסכן. אז אני אשמח לשמוע תשובה, יוליה אולי גם אותך מעניין לשמוע. אם זה היה קצר אז כבר לא. לא זה על ההוסטלים עונים לך. אה, רגע אתה העלית את הנושא? כן, אני שאלתי למה זה שונה מהבחירות הארציות? יש הסדר גם בבחירות לרשויות המקומיות שייכנס לתוקף בבחירות הקרובות, ההבדל הוא שבבחירות הארציות יש מערכת בחירות אחת, ולכן הרבה יותר פשוט לקחת מעטפות כפולות, זה הכל מגיע למקום אחד ויש מערכת אחת שצריך וספירה אחת של המעטפות הכפולות, בבחירות המקומיות יש 250 מערכות בחירות שונות. אבל עדיין יש מעטפות כפולות? נכון לכל רשות בנפרד, ולכן מה שנקבע לגבי הבחירות לרשויות המקומיות, זה שרק אם יש כמות בתוך אותו בית אבות יש כמות אנשים שרשומים באותו פנקס בוחרים של אותה רשות מקומית, מעל 50 אם אני זוכר נכון של אותה רשות מקומית, אז יש שם באמת קלפי והם יוכלו להצביע בבית האבות, אבל אם זה זאת אומרת לאותה רשות מקומית זה לא חל לגבי כל הארץ.

50 זה הרף? אני חושב, רון? אבל יש פה אפליה ברורה, כי זה משרד השיכון כן, משרד הרווחה - - טוב, אני בטוח שחברת הכנסת מלינובסקי תגיד את זה בנימוק שלה, או שאת רוצה כבר לדבר על זה עכשיו? לא כי אם כבר הנושא עלה, לא כי האמת מה שאתה עכשיו ענית, תחשוב על זה, אז גם כן לחיילי צה"ל לכאורה לא צריך לתת אפשרות להצביע בצה"ל, כי יש 250 מערכות נכון? זה הרבה יותר מסובך, ולכן עושים את זה יותר בצמצום.

לכן אני ספרתי את קולות החיילים, זה היה מגיע אחרי יומיים שלוש וזה סיפור אחר, נכון זה מורכב, אבל אם אנחנו נעשה רק דברים קלים, אז אתה יודע צה"ל גם צריך להיות מחוץ. שנייה, מה הרף בסוף? 50. אבל אז זאת אומרת 50 לבתי אבות של משרד הרווחה כן ולדיור מוגן של שיכון לא, ומשרד הקליטה לא, זה אפליה בוטה. לא למה, שנייה זה 50 לכולם או לא? אני שואל את הייעוץ המשפטי, אני כרגע הבנתי שזה לכולם אותו דין. יש הגדרה של מה זה. יש הגדרה של מה, לא הוסיפו בהגדרה מקבצי עולים. אבל למה אם זה שונה מהבחירות הארציות? הרי אתה טענת לאורך כל הדרך, אז הביא פה יועץ משפטי נימוק שנדרש 50 תושבי אותה רשות, נימוק טיפה בעייתי כי זה לא חל על קבוצות אחרות שמצביעות במעטפות כפולות אבל נניח, אבל אם כבר יש את הרף הזה של 50 והוא חל בסוגים מסוימים של בתי אבות, למה שזה לא יהיה אותו דבר על כל סוגי בתי אבות למיניהם, כמו שזה בבחירות הארציות?

יעזור ויקל. אין הסדר קבוע. בכנסת?

בכנסת זה גם זה הוראת שעה, זה גם היה סוג של פשרה. נו אז מה אבל כל פעם מאריכים את זה, לפני שנייה אמרתם שהוראת שעה - - חבר הכנסת אלקין, אתה שואל שאלה טובה, קיבלת תשובה אולי פחות טובה. לא, אבל אפשר עוד לתקן. אבל אפשר גם בהסתייגויות לעשות את זה.

אבל אתם יכולים, הרי לפעמים קורה דבר כזה כן שמצטרפים להסתייגות. נכון אבל לכולם יש שכל ישר, תגידו למה לא, תסבירו למה לא, כי זה גם כן להקל עליכם, תחשבו על זה לכל המבוגרים האלה בסוף הם יצטרכו להגיע לקלפיות שלהם, להעמיס את עצמם לקלפיות נגישות, כי הן לא יוכלו להגיע לקומות שניות שלישיות, וזה עדיין אתם תקבלו מעטפות כפולות, זה בדיוק יהיה אותו דבר אבל עם יותר משאבים, עם יותר לחץ ויותר לוגיסטיקה למה? אם אפשר, אם זה כבר קיים ופרקטיקה קיימת, ו-50 כבר מספר שאתם הסכמתם, אז תעמיד אותם קלפיות במקומות אחרים איפה שיש ריכוז אוכלוסייה מאוד ברורה, ולמה גם אפשר לקצר בשעות?

אז אני רק יאמר בשתי מילים דברים שגם דיברנו בעל פה, הנושא הזה של מקבצי אוכלוסיות זה לא רק קשישים, על פי החוק המקבצים יכול, רגע דקה אני יודע מה שאתה רוצה להגיד בוא, ההגדרה היא לא הגדרה ברורה, זה נכון בכנסת. היא קיימת בחוק בבחירות לכנסת. רגע עוד פעם אז לכן אני באמצע להגיד נכון בכנסת הכניסו את זה כהוראת שעה, כהוראת שעה בשעתה אוקיי? ומאחר והדבר הזה הוא לא ברור לחלוטין, אני רציתי לרדת לרזולוציות יותר רק לא הצלחתי, ויש עדים פה שניסינו להביא איזה רזולוציות יותר של גילאים וכמות, שאם זה באמת מקום שבו כולם רובם מעל גיל ממש מופלג והכל, לא הצלחנו לעשות זה, כרגע זה הנוסח. קודם כל אדוני היושב ראש, אחד בכנסת זה כבר עבר כמה מערכות בחירות לא מערכת בחירות אחת, ויש שם הגדרה ברורה בחוק, אגב גם במערכות האלה עצמן אין כזה בלבול, אני הייתי אחראי על בתי גיל זהב של משרד השיכון, אין שאלה מה זה ואין שאלה מי נמצא שם ונמצאים שם קשישים, אגב אם למישהו היה פה חשש, לאו דווקא דוברי רוסית אלא באופן כללי. אני לא יודע מה זה גילאי הזהב של שיקום אני לא מכיר את זה. אני אסביר , אני אענה לאדוני, יש שני סוגי דיור ציבורי לקשישים של מדינת ישראל, אחד מערכת אחת סביב 12,13 אלף איש זה לא כמויות קטנות מנוהלת על ידי משרד השיכון ונקראת בתי גיל הזהב, מערכת אחרת במספר דומה מנוהלת על ידי משרד העלייה והקליטה, והיא נקראת מקבצי דיור, כן יש להם סיבות שונות איך בתי גיל זהב בבעלות מדינה השני לא בבעלות מדינה, לא משנה מבחינת התושבים זה אותו דבר הם לא מרגישים את ההבדל הזה. בתי גיל זהב זה לא כשמו כן הוא? יש להם יכולת? לא לא הפוך, דיור ציבורי. לא אני רוצה להבין. דיור ציבורי אני מסביר, זה הפוך זה קשישים שאין להם דירה בבעלותם, אין להם כסף לממן נניח בית אבות סיעודי ומשהו, ונמצאים שם קשישים אגב שוב לא רק עולים, בתי גיל זהב של משרד השיכון חלק עולים חלק לא כל מיני, קשיש שעונה על הגדרה מסוימת שהוא מקבל השלמת הכנסה, זאת אומרת שהוא עני ואין לו דירה בבעלותו, הוא נכנס למקומות האלה. הוא בנימוקים שלו עכשיו. הוא אמר שזה יהיה קצר כן. ארז תעשה לי טובה, עכשיו אל תעזור לי. לא הסברתי, לכן יש לזה הגדרה מאוד ברורה, אני פונה אליך אדוני היושב ראש וגם ליועץ המשפטי, יש לזה הגדרה ברורה בחוק עברה כבר כמה מערכות בחירות לכנסת, ואין שום סיבה שכמו שפה איחדנו בכל מיני דברים כולל בדברים בעייתיים כן, ההצבעה בתעודת זהות שלא בתוקף זה לא אירוע קל שמחוקקים פה, אגב זה לא היה בבחירות קודמות לבחירות המקומיות, זה חידוש שעושים פה על בסיס מה שיש בבחירות הארציות, אז לא לאחד כאן ולמעשה לגרום לקשישים האלה לצאת מהבניין שלהם, ללכת במיוחד לקלפי נגישה, כי רובם לא יכולים כמו שאמרה בצדק חברת הכנסת מלינובסקי, זה לטרטר אנשים מבוגרים כשהם לא מבינים למה כשהמדינה מארגנת בחירות סוג אחד יש את זה ובאחר אין את זה. ובסוף אתם תקבלו אותם מעטפות כפולות שיהיה ברור, זה בדיוק האירוע. הרי הם כולם ילכו לקלפיות נגישות. ואז יהיו לנו אירועים שהסדרן לא נותן ויהיה בלגן. סמוך על יוליה שהם ידעו להסיע אותם לקלפיות נגישות. נכון, בסוף זה מה שיקרה. אגב זה לא רק יוליה, צחוק בצד זה כולם, אז אתה מצטרף להסתייגות? אני יש לי זמן להחליט עד ההסתייגות. אז אני מציע לכם באמת בנושא הזה, לקבל את ההסתייגות לאחד את זה עם סוגים אחרים של בתי אבות שכבר יש את הפטנט הזה, אני לא מאושר מהמגבלה של 50, אבל לפחות אני פה יכול להבין את ההיגיון, ההפרדה בין בתי קשישים מסוג אחד לבתי קשישים מסוג אחר לא מבין אותה, והיא פוגעת בהרבה מאוד אנשים הכי חלשים והכי מסכנים שיש במדינת ישראל, שאין סיבה למדינה להטריח אותם. תודה רבה, אני תיכף אתן לכם, אם כך אנחנו נצביע, אפשר במקשה אחת חבר הכנסת אלקין? אתה אמרת לי שאתה חושב על הסיפור הזה של. אתה יודע מה? נעשה מקשה אחת חוץ מההסתייגות הזאת. לא, יש לי גם בדיוק אותה הסתייגות.

אה רגע אתה הצטרפת? כן זו אותה הסתייגות מראש. במחנה הממלכתי היא לא מופיעה. הצטרפנו אליה אמרנו, אנחנו הצטרפנו כל סיעת המחנה הממלכתי הצטרפה. אה, אז אם ככה על זה נצביע כרגע על זה כמקשה אחת. ועל עובדים אתה לא רוצה לחשוב, על עובדי מפלגות להפוך את זה להוראת קבע במקום הוראת שעה? אנחנו כבר חשבנו קודם. הבנתי, אז אין לי התנגדות. אלקין אני לא מושלם, אני רק ניראה כזה אני לא מושלם. אתה שובר לי את כל תפיסת העולם שלי ברגע זה אדוני היושב ראש. הרס"ר שלי פעם בצבא אמר לנו משפט, פעם הייתי שחצן היום אני מושלם. גם אני אוהב אותך נאור. אוקי, אם ככה אנחנו נעלה להצבעה את הסתייגויות של המחנה הממלכתי כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות נדחו אם כך ההסתייגויות לא התקבלו. עכשיו נעבור להסתייגויות של ישראל ביתנו, את רוצה לנמק? טוב, קודם כל אני רוצה להגיד יישר כח ליושב ראש הוועדה, כמו שהיה בחוק ההסדרים גם בחוק הזה בצורה מקצועית וטובה, אבל מה שרציתי באמת זה, לאחל לו מזל טוב לרגל יום ההולדת שלו שחל היום, של היושב ראש הוועדה, רגע אני חוגג רק בלועזי. נאחל לו עד 120 שימשיך ככה. ואני מזהיר את מי שמתכנן להביא איזה עוגה או לעשות מסיבה אני מזהיר אותם מראש. ובריאות ואושר, ושימשיך לעשות ככה דברים טובים למען עם ישראל,

תודה רבה, והמברכים יתברכו בכל הברכות, תודה רבה. לקבל ברכה ביום ההולדת זה עניין. זה נכון. אבא שלי זיכרונה לברכה היה אומר תמיד, הוא הגיע לגיל מופלג, היו שואלים אותו בן כמה אתה? אז היה אומר כסף סופרים שנים לא סופרים, אוקיי אני מאחל לכולנו שנגיע לגיל שלו.

מישהו מהקואליציה שרוצה? אוקי, אם ככה אני מבין שאת לא רוצה לנמק? כן בבקשה, אני לא אקח מיוליה את זכות הנימוק. קצר ולעניין.

אני באמת מלכתחילה הייתי בדעה ואני נשארת בדעה, שמי שצריך לנהל בחירות במדינת ישראל זה ועדת הבחירות המרכזית באמת, גם לא אתה ולא אני אלא ועדת הבחירות המרכזית שיש להם מומחיות בתחום. אני רואה פה חבר'ה ממשרד הפנים, שבאמת אני מאמינה ורואה את זה שהם נחושים והם עשו את העבודה, אבל עדיין כל אחד צריך לעשות, המנתח צריך לנתח, זה לאפות עוגות, וועדת בחירות מרכזית להתעסק בבחירות, ואני לא אוהבת את הפיצול אישיות הזה, לגבי טענה שזה 250 ומשהו מערכות בחירות נפרדות כן ולא. אנחנו מכירים שמערכת מוניציפלית שונה בהרבה היבטים מהארצית, עדיין יש מה ללמוד, דיברתי עם מנהל הבחירות אני רואה פה באמת אוזן קשבת, אני באמת ממליצה להפיק לקחים ממה שכבר היה בכנסת, בחוק הזה נכנסו הרבה תיקונים, לזכותו ייאמר של היושב ראש שהיה קשוב לזה, הנושא של שני מזכירי קלפי נכנס, אני הייתי רוצה לראות יותר את טוהר המידות, אבל עדיין זה כבר זאת אומרת איכשהו זה נכנס. אגב ההחלטה קודם כל להכניס שני מזכירים זה דבר עצום בעניין הזה, דיברנו על עוד נקודות.

כי נכון נכון זה הבחירות המוניציפאליות זה הרבה יותר רגשי. צריך להגיד תודה לאוצר שלא התנגד. המערכות המוניציפאליות הרבה יותר אמוציונליות, כי אז הם מאוד מאוד רגשי ולפעמים אנשים שמים כסף של עצמם, אתה יודע זה טיפה כל מה שאישי זה נוגע לך יותר. נושא של הנגישות דיברנו על זה, נושא של מוקדי שרות קו פתוח לאזרחים, משום מה תמיד עושים את הקו פתוח ביום הבחירות ותמיד נופל, אז תלמדו ממה שכבר היה זה שוב פעם אני מבטיחה שזה ייפול, אני מבטיחה שביום הבחירות אנחנו נגלה שזה ייפול. אז אני ממנה אותך לבדוק את זה מטעמנו. אנחנו נבדוק את זה ברור, אני תמיד עושה את וזה ייפול וזה תמיד לא יהיה מענה, קחו בחשבון שישנן אוכלוסיות שונות ששפת העברית זה לא שפת אם, אוכלוסיות שלא נגישות לטכנולוגיות, אתה אמרת לוואטסאפ, סבתא מבוגרת או בחור חרדי הוא לא משתמש בוואטסאפ אין לו את זה אוקי, חוץ מחברי כנסת חרדים לאוכלוסייה אין וואטסאפ הכל בסדר. מה יקרה אם סבתא שהיא חברת כנסת? וגם חרדיה? זה כבר יהיה - - זה קורה רק במרצ אדוני היושב ראש. עכשיו החוק הזה עבר באמת הרבה מאוד שינויים, יש פה דברים שתוקנו יש דברים שהייתי רוצה לראות טיפה

ובנושא המרכזי, בסוף אנחנו כולנו רוצים לראות מערכת בחירות מוניציפאלית תקינה, בלי אחר כך חקירות משטרה בלי הסדרים ושהעסק יתנהל כמו שצריך, אז הבקשה ממני לצוות של משרד הפנים, בקשה ממני באמת אישית, כי גם כאלה שעברתי בחירות יודעת איך זה מתנהל הייתי בשטח, נגישות לציבור, מידע לציבור, מענה טלפוני לכל האוכלוסיות, מי שיכול להשתמש בטכנולוגיה שישתמש, מי שלא שהכלי הזה שנקרא טלפון עדיין יהיה זמין. נושא של נגישות ושפה אני, חבר הכנסת יעקב אשר באמת תחשבו על זה, אתם מתעקשים על בתי האבות ועל בית גיל הזהב, תראו את האבסורד באמת אמיתי, תחשבו על זה תחשבו על זה, זה להפך זה במקום להקל על מערכת ולעשות את זה יותר מסודר, ויותר פשוט, ויותר קל ויותר נקי, אתם דווקא מעמיסים, כי בסוף בסוף בצורה כזו או אחרת, עם הסעות עם המלווים הוציאו את האנשים האלו מהמתחמים שלהם, לאן הביאו אותם? לאותם בתי ספר, לאן? לאותם קלפיות נגישות, ושאחר כך מה אנחנו רואים ביום הבחירות? תור ענק של מבוגרים שיושבים שתופסים את כל המקום, וזה פשוט תמונות שאני ראיתי כל פעם מחדש למה? כי אם אתם שואלים אם אנחנו נביא אותם אנחנו נביא אותם, כל מפלגה אגב זה לא רק ישראל ביתנו, כל מפלגה, גם לש"ס יש את המוסדות שלהם גם למחנה ממלכתי, כי אמרנו זה לא רק עולים חדשים שלא יהיה פה עולים חדשים שהם כבר 20 שנה או 30 שנה בארץ והם כבר מבוגרים, אז תחשבו על זה אולי כדאי באמת לקחת הפסקה של 5 דקות, כי כפי שיודעים להתמודד עם חיילי צה"ל ב-250 מערכות בחירות,

אבל בסוף הם אותם אזרחים באותו יישוב הם גרים באותו בית באותו מתחם והם רשומים שם, אז להיפך אתם תעשו לעצמכם את חטא על פשע. נושא נוסף דבר אחרון, חוץ מקו פתוח לאזרחים מה שדיברנו, צריך להיות חמ"ל לפניות של המפלגות של המתמודדים אתה יודע אנשי צוות ומפלגות ורשימות, כי יש דברים טכניים שקורים, כן אבל זה צריך להיות מענה מיידית, בואי אני ניסיתי אני התמודדתי, קרה משהו חסרים פתקים בסדר? תתקשרי למנהל מחוז ומנהל אזור, הוא בממתינה כי מתקשרים אליו 1,000 אנשים בו זמנית, ועד שאתה תופס אותו כבר עברה חצי שעה, אני ממליצה אני ממליצה שהמדינה תהיה מחולקת למחוזות, מחוזות ויהיה חמ"ל לכל מחוז שיוכל לפתור את הבעיות באופן מיידי, כי אותו איש שהוא מנהל אזור ומנהל הזה, הוא בו זמנית בכמה טלפונים, אז שיהיה משהו הרבה יותר מסודר, כי האמוציות בבחירות מוניציפאליות הקול שאני לא קיבלתי בעיר שלי הוא לא יכפה לי בעיר אחרת זה ההבדל, פה אתה יודע בארציות אז פה מישהו פספס משהו אז אני יכולה איכשהו להשלים במקום אחר, פה זה אישי. ריאן אתה רוצה לומר משהו? כן, אני אתייחס לשני הנושאים. קצר אבל. כן, אחד לגבי המוקד הטלפוני, אנחנו בבחירות הקרובות אנחנו עם ספק שהוא אחד הטובים שיש לנו בארץ מבחינת שירות, אנחנו הקדשנו לזה הרבה תשומת לב, אנחנו נותנים גם את השירות הזה בכמה שפות, ככה שהמענה המוקד יהיה מתוגבר המענה כבר פעיל, יש לנו הרבה דרכי התקשרות, הנגשנו את זה בכל דרך אפשרית, גם בפורטל - - זה לגבי מידע? כן לגבי מידע וגם לפניות שיגיעו.

אבל היא דיברה עכשיו על משהו - - כן, עכשיו אני מדבר על הנושא השני, תפיסת הפעלה לקראת הבחירות הקרובות אנחנו חילקנו את המחוזות כבר את הארץ למחוזות בהתאם למחוזות הפנים, הקמנו מנהלות שטח, יש מנהל אזור מעל מנהל הבחירות, אבל חשוב גם להבין, יש שוני מאוד משמעותי בין הכנסת לבחירות ברשויות המקומיות, זה לא אותו מנגנון, זה לא אותה דינמיקה, זה לא אותו וייב זה לא בכלל לא דומה, וכשאת מדברת על פתקים בכנסת באמת הפתקים נמצאים שיכולים להשלים אותם, פה הפתקים הם באחריות של הסיעות ולא של המנהל בחירות, המנהל בחירות יכול להתריע על הסיעות תביאו פתקים, אני לא מספק את הפתקים האלה לקלפיות האלה, ומה שקורה שבאותו שטח באותה רשות יש מנהל בחירות, אם המנהל בחירות לא עונה בסוף הוא הסמכות, לפי החוק שהוא נותן מענה לכל דבר שיש במול הסיעות, אני גם אם הייתי רוצה לתת תשובה לסיעות אני לא יכול לתת תשובה שהיא בתחום האחריות של מנהל בחירות, אבל למרות זאת יש לנו גם את המנהל אזור שמעליו, יש את המנהל מנהלת,

כך שישי כל כך הרבה רבדים שיכולים לתת מענה בזמן קצר. טוב, בוא נראה. טוב אוקי בוא נראה כמו שאומרת יוליה. אבל חוץ מהסתייגות 28 בוא נחשוב על זה כך. אז נעשה את הקבוצתי ואחר כך את ה-28. 28 אחרון בוא נחשוב עליו, לא רוצה כרגע, אני באמת מנסה לשכנע פה בהגיון, תחשבו על זה עוד פעם, זה להיפך זה לטובת המערכת, זה רק יקל. אנחנו כרגע נעלה את כל ההסתייגויות כקבוצה אחת חוץ למעט סעיף 28 הסתייגות 28 שנעשה על ההצבעה מיוחדת. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו ירים את ידו למעט סעיף 28? מי נגד? שמונה. הצבעה ההסתייגויות נדחו אם ככה ההסתייגויות לא התקבלו. ועכשיו נעלה את הסתייגות 28, מי בעד? לא לא, אני לא רוצה להצביע, בוא נשאיר את זה בסוף אחרי הכל. אמרת שאתה בודק? מה בסוף?

לא, אבל אמרת שאתה בודק את זה. אני רוצה שאנחנו באמת נדבר על זה ברצינות עם כל מי שצריך. אני רוצה לומר רק דבר אחד, אנחנו דיברנו ברצינות על זה לא בתוך גם הוועדה אבל גם מחוץ לוועדה, גם הסברתי מקודם את הנקודות. אבל אישרנו לגבי ההסברים. אבל אוקי, אני אקח עוד כמה דקות לחשוב. אפשר רק עוד שאלה אחת אדוני היושב ראש?

סליחה שאני קוטע אבל שאלה קצרה, בלוחות זמנים שהוצגו כאן בין השאר בזמנו, עלתה שאלה מה לעשות עכשיו עם כל הבלאגן שיש במשרד הפנים לגבי שינוי כתובת, והתשובה הייתה ששינוי כתובת אפשר לעשות באינטרנט לכן זה לא משפיע,

נתקלתי בפניות שפנו אליי, אמרו שזה נכון, אממה מי שמשנה כתובת ליישובים היום במועצות אזוריות לא יכול לעשות את זה באינטרנט, משרד הפנים דורש ממנו להתייצב בלשכות, עכשיו הלשכות לא מקבלות לשינוי כתובת אז מה הפתרון? היישובים עד 15 אלף נדמה לי משהו כזה. לא הלשכות מקבלות גם. לא כמעט ולא. לא, לא לא. נתקלנו בזה עסקנו בזה בוועדת קליטה נרחבות. נאמר כאן בוועדה אם אני זוכר. התשובה היא בפועל לא. אז זה אולי נכון לדיון שהיה בוועדת הקליטה שאני לא יודע מתי. לפני כמה שבועות. יפה אני אומר, כיום לאט לאט העסק חוזר ודיברו על זה.

אבל היכולת לשנות כתובת מסתיימת, הרי ספר הבוחרים תכף נסגר, לכן הלאט הלאט הזה לא עוזר במקרה הזה. לא זה לא לאט לאט, כרגע המצב הוא שמי שמגיע עם שינוי כתובת יכול באותם לשכות שאמרו שפתחו במיוחד רק לזה וגם זה נסגר עוד כמה ימים. לא זה ארבע לשכות, אבל ההשבתה הייתה בכל הלשכות. נאמר כאן מפורש. אבל אפשר לשאול את אנשי משרד האוכלוסין. אבל הם לא נמצאים פה רשות האוכלוסין אני חושב. אני כאן מטעם רשות האוכלוסין וההגירה ולא מינהל אוכלוסין, אני מינהל עובדים זרים, אני יכולה לצאת לבדוק את זה. כי אני מקבל פניות מתושבים, אני עניתי לכולם תעשו באינטרנט אמרו לי אי אפשר, ביישובים הכפריים אי אפשר באינטרנט. רגע סליחה גברתי, קודם כל אני זוכר שהעלנו את זה וקיבלנו תשובה משביעת רצון, אני מבקש שתעדכני את חבר הכנסת אלקין לאחר מכן. אוקי, אם ככה נעבור להסתייגויות של יש עתיד, נאור בבקשה. אני אנמק כמכלול בסדר ואחרי זה נצביע, יש לי שאלה לפני כי אני לא רואה את זה פה, אבל אני זוכר שדובר על השינוי שהכנסתם אדוני היושב ראש על הסגנים נכון? סעיף 2, סעיף (ב) בחירת מניין התושבים. כן, נכון נכון. עכשיו אני שאלה אנחנו לא, זה עוגת יום הולדת? תן לו נר, אנחנו מארגנים לך חגיגה אל תדאג. אני הזהרתי, כן כן, קפה יש לי הכל בסדר.

קונפטי, בלונים והעוגה החביבה עליך. אני מבקש לא להפריע עכשיו, אתה מדבר על נושא אז ההגעה המועד הקובע לגבי זכאות של סגנים בכל רשות. שהוא בכלל לא סעיף ספציפי לגבי עיר ספציפית. ממש לא. בסדר באופן כללי, השאלה שלי והרצון שלי להבין, הרי התיקון הזה בסוף מחזק את ראש העיר נכון? הוא נותן לראש העיר את היכולת על פי גודל אוכלוסייה לקבל עוד סגן, סגן כמו שאתה ואני יודעים זה כוח - - גם עוד דברים,

לא גם התייחסות לעיר. לא בחוק שאנחנו מתקנים. בחוק ככה, אבל הבעיה שעל החוק הזה יושבים הרבה חוזרי מנכ"ל שלקחו את התאריך הזה ואמרו, אתה עיר גדולה, אתה עוד לא עיר גדולה, אתה כבר ענקי אבל עוד לא גדול.

דווקא חוזרי מנכ"ל דווקא כן מודדים את זה לפי הלמ"ס בזמן הנקוב.

אוקיי לא, אז בחוק הזה ספציפית עכשיו נתנו את היכולת לראש העיר לקבל סגן נוסף, אני מנסה להבין למה לא - - גם לא תסתכל רק על ראש העיר, א' הוא יכול לאבד את זה גם. זה קיצוני, הוא יכול גם לאבד נכון, רגע תן לי לסיים. אוקי מאה אחוז. למה לא להתייחס לזה גם למספר חברי המועצה ברשות? אם אנחנו כבר מעלים לפי מספר הלמ"ס, דנו אני יודע שדנו בזה, לכן אני מסתייג.

אתה מוסיף עוד חבר מועצה לעוד מנדט למניין המנדטים, בתוך קדנציה יש שינויים של התפטרות ויש תוספתי כמו פה בנורבגי נכון? עכשיו אם אתה משנה ונותן לו סגן, תן לו עוד חבר מועצה. האמת אין לי התנגדות אוקיי? אבל.

הסתייגותי לאכן ותודה שאתה מצטרף להסתייגות שלי.

אמרתי שאין לי התנגדות לא אמרתי שאני מצטרף להסתייגות. גם אין הסתייגות כזאת בהסתייגויות שלכם. אני מודע תודה על החידוד. למה לא אמרת לי קודם, רציתי להצטרף להסתייגות שלאבל איך שכחת, לא אז בוא נגיד, קודם כל יש אמת בטענה, רק מה שנאמר כאן, שזה דבר שיכול מאוד מאוד לבלבל או מה, אתה יודע מה אולי אתה רוצה לומר? אז בוא אני אגיד, זה הרי לא תקציבי. זה לא בהסתייגות פספסנו, הוא לא היה מספיק ערני.

אני הייתי ממש ערני, פשוט היה לי דברים אחרים גם לעשות, אבל אני רוצה להציע, ההצעה שלי זה לא על הסתייגות, אלא ההצעה שלי זה לתיקון חקיקה על החוק הזה, אני חושב שיש חשיבות לשמור את הערך הדמוקרטי בתוך המועצות, יצטרף אליי כבודו. ישקול כבודו.

כשאנשים שמתמודדים ואנשים שמצביעים לא יודעים בעיקר לגבי אנשים שמתמודדים ולא יודעים על כמה מקומות מתמודדים מלכתחילה זה יוצר בעיה.

לא אף אחד שנייה חידוד קטן כי בכל זאת, אף אחד בבואו להצביע לעיריית פתח תקוה.

תן לי שנייה, אני מדבר על הבוחרים אמרת הבוחרים לא יודעים לכמה מקומות הם מצביעים. המתמודדים, המתמודדים. המתמודדים לא יהיה איכפת להם כי בסוף, זה אתה מוסיף מנדט שם מתחלק שווה בשווה זה לא אתה מוסיף.

אם הייתי יודע שיש עוד מנדט הייתי מגיש מועמדות. אתה יודע מה בוא יש לי הצעה, רגע יש לי הצעה. אבל הסגן הוא לא אותו דבר. ודאי שזה לא אותו דבר אבל לא משנה.

גם הוא מסכים שזה - - הכוח, נסכים שנינו שהכוח נמצא אצל ראש העיר, הכוח נמצא אצל ראש העיר, אתה עכשיו נותן לו לפי חוק אתה נותן לו עוד סגן, אתה יודע בדיוק, כאילו גיים צ'יינג'ר מקרב חברי המועצה, מה שעשית בהגדרה זה החלשת את האופוזיציה, כי נתת תפקיד סופר משמעותי, הכי משמעותי שני לראש העיר במועצה לקואליציה, אתה יכול להציל אגב מועצות, גם בשכר הוא מקבל לפי הלמ"ס, עכשיו אם אתה נתת את הסגן, תן לו עוד חבר מועצה.

רגע אבל יכול להיות לך עוד דבר.

לאו דווקא לו אלא לסיעה הבאה, אין לו תקציבי וכלום. אבל אז אתה יודע דווקא במקום כמו פתח תקווה אתה תחזק אותו פעמיים. מקום כמו פתח תקווה אני לא יכול להחליש. לא, לא פתח תקווה סתם דוגמאות, אני אומר סתם אבל במקום שזה כן ייפול, שגם סגן וזה ייפול על חבר קואליציה ולא על אופוזיציה אז חיזקת בדאבל, אבל יש לי הצעה, אני מציע שאנחנו או חקיקה כמובן שאתה יכול לעשות, או שמסגרת הדיונים שלנו עם משרד הפנים לקראת הפיצול, אנחנו ננסה לראות ולבחון את העניין באמת, כי המושכל הראשון היה שזה יותר מדי כבר.

אבל גם זה לא היה בהצעת החוק המקורית זה נכנס - - נכון אבל העלינו את זה, חשבנו על זה ואמרו הפוך, אחד הטענה זה מסייע שהיה לסגנים זה להגיד שזה לא עושה בלבול כמו שזה עושה בזה, אבל אני מבטיח שאם אתה תזכור ולא תשכח עוד פעם, שנדון בזה בהמשך הדרך וננסה להגיע למשהו בהסכמה. אוקי, שאלה נוספת בנוגע לפרסום הסכמים קואליציוניים, הייתה התייחסות לזה בהצעת החוק המקורית? כן, יש חובה לפרסם באתר האינטרנט את ההסכמים. איפה באיזה סעיף זה נמצא?

זה תיקון לסעיף 45(א), כן זה נשאר בהצעה? איזה עמוד זה? זה בעמוד 10 פסקה 21, התוספת, היום החוק אומר שצריך למסור את זה למזכיר המועצה, ותוספת כאן בפסקה 21, וכן ימסור אותו לפרסום באתר האינטרנט של הרשות המקומית. אוקי, ההסתייגות שלי והרצון שלי שנשים סעד זמנים פה, אין זמנים. יש יש זמנים, יש. יש, אני זוכר כי הוספנו גם את הנושא של האינטרנט.

איפה? בסעיף 45(א) בנוסח הקיים, בנוסח הקיים מדובר על הצדדים ימסרו את הנוסח המלא תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה של ראש הרשות לפי העניין והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 48 שעות מהמועד שבו נמסר לו - - אבל זה חוק שחל אחרי חתימת הסכמים, לא אני מדבר על ההסכמים בקינון הקואליציה. מסירה למזכיר ופרסום באתר האינטרנט. ביחד אמרנו וכן יפורסם באתר האינטרנט. במיידי. אז הכנסנו אותו לאותו סעיף, מה שחל על זה יחול גם על זה. שניה אני רק רוצה להבהיר את זה, אותו לוח זמנים שחל על פרסום הסכמים קואליציוניים למזכיר חובת מסירה חל גם על האינטרנט? אוקיי ואם לא מפרסמים? אז תולים אותו, בוודאי זה אותו אותה ענישה. אתה חושב שאני סתם? אתה רוצה לשמוע מקרים?

אנחנו תיקנו את זה כאן בדיונים בוועדה אתה ביחד איתנו תיקנו את הסעיף הזה, לא נכנסנו פה לסעיף ענישה. לא אני שואל את משרד הפנים, אם לא מגישים הסכמים קואליציוניים רוצה מקרה? מכירים קרית אתא? אין הסכמים קואליציוניים אין קואליציה אין אופוזיציה אף אחד לא יודע. אז יש מקום לעתירה לבית משפט, נו אין מה לעשות. אבל עוד פעם עתירה? חברי המועצה הם מתנדבים. אתה צודק. אז בוא ניתן סנקציה. טו לייט

עוד הצעת חוק שתצטרף אליי? אני אשקול גם אותה, רק אני צריך לדעת מה הסנקציה אם אני לא מצטרף. יש סעיף כללי של הפרת הוראות חוק הבחירות כסנקציה פלילית, אבל שוב מבחינת אכיפה ודברים כאלה לא יודע להתייחס. אגב, אתם יכולים לעשות את זה זאת אומרת שתהיה אכיפה, אתה לא צריך אפילו סנקציה, מספיק שיצא מכתב אזהרה ממשרד הפנים או משהו כזה ואז אתם יכולים לעשות את זה. אני אראה לך פניות לממונה חמש שש שנים בלי מענה. טוב סיימתי לנמק את ההסתייגויות. אם כך אנחנו נצביע על ההסתייגויות של יש עתיד כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? ארבע, מי נגד? שישה. הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגויות יש עתיד לא התקבלו. אם ככה נעלה את הסתייגות מספר 28 של ישראל ביתנו. שנייה רגע רגע רגע התייעצות סיעתית. חמש דקות.

אמיתי, לא לא יעקב אמיתי אני אוריד את הבקשה להתייעצות סיעתית, אבל אמיתי יש סיכוי לשכנע אתכם? אני אומר עוד פעם, אני שומר על מוצא פי, אם הייתי מבטיח, אני אמרתי ניסיתי לעשות בדיקה וביקשתי עזרה אפילו מחברים ממפלגות אחרות ואלה נתונים שהם בעייתיים, ובגלל שבתוך כל מקבץ כזה זה לא רק אנשים מבוגרים זה גם אנשים צעירים,

לא נכון, מה אני הייתי אחראי על חצי מהם,

על שלך אני לא מכיר את המושג הזה לא היה מושג בתי גיל זהב של משרד השיכון, זה בכלל לא היה פה אני לא יודע אם זה אפילו גם - - 12 אלף איש. אני לא יודע, אבל לגבי המקבצי עולים זה מה שדיברו פה לפחות בוועדה, אז זה אין לנו נתונים על העניין הזה, בצר לי להעלות. אבל היו בחירות ארציות, אנחנו יודעים. אוקי אני יכול להעלות או שאתה רוצה את החמש דקות? לא אתה יכול להעלות. אז אני מעלה את הסתייגות 28 להצבעה. מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו?

מי נגד? שבעה, מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגות לא התקבלה. כל ההסתייגות לא התקבלו, לפיכך אנחנו נעשה הצבעה עכשיו על החוק. חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג-2023 מ/1615, כולל השינויים שדיברנו. מי בעד ירים את ידו? שישה, מי נגד? אין נגד, מי נמנעים? שניים. הצבעה אושר. תודה רבה, תודה לכל אנשי הצוות הממשלתי על שיתוף הפעולה, ואם לפעמים קצת עלינו בטונים. אדוני יש לי תשובה בנוגע לשינוי

אולי לעדכן לפרוטוקול, רק שבדקתי עם הנהלת מינהל האוכלוסין אצלנו, וקודם כל יש תור מהיר לשירות של שינוי מען, כלומר כבר אפשר להגיע ללשכה בלי הזמנת תור מראש, להתקבל במקום בתור שירות מהיר, בנוסף זה שירות שאפשר לבצע באתר gov.il מהבית. לא אבל הם דיברו על מקומות שאי אפשר במועצות אזוריות, אז שמה את אומרת יש כן תורים. אין בעיה יש תורים למעט כמו שאמרנו קודם בארבע הלשכות. אז אני רק מבקש פרסום לציבור שהציבור ידע, וגם תפרסמו את זה לפקידים שמקבלים את הקהל שגם הם ידעו שלא יהיה תקלות. הם מכירים את זה אבל בסדר נפרסם. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.